בנושא הרוויזיה על ההסתייגויות והחוק של חוק החשמל. פרק י"ב אנרגיה רק סעיף 50(1) (חוק משק החשמל) מתוך הצעת התוכנית הכלכלית תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024. חברה הכנסת אלקין הגיש רוויזיה, בבקשה. קודם על ההסתייגויות כן? אני הגשתי רוויזיות על ההסתייגויות. אתה תטען ביחד לא? אין לי בעיה של כל ההסתייגויות אצביע על הרוויזיה זה במכה אחת אבל על החוק זה הצבעה אחרת, זה רוויזיה נפרדת. בסדר, שתי הצבעות אבל תטען על שתיהן לא? שאתה רוצה לחשוב לפני שאתה טוען? הוא רוצה לחשוב כמה זמן הוא יכול למשוך.

מה ישי למשוך כבר יש לנו 16:00 כבר יש לנו הנימוק שלי מאוד פשוט, עכשיו אדוני היושב ראש, אני ראיתי דווקא על סמך שני דיונים הקודמים במיוחד בפרק הבנקאות, שההסתייגויות שלנו אם מסבירים אותם בצורה היסודית. לא הייתם, לא היית,

אם היית בא באמת לדיון היינו משנים. אם היית בא הייתי מקשיב לה, אתה החלטת שאתה הולך למקום אחר ולא מטפל בהסתייגויות שהגשת, מה את רוצה שאני אעשה?

נו אז מה אתה רוצה ממני? מה אני רוצה? אני רוצה לנסות לשכנע אותך. נכון, אם יש הסתייגות טובה אני מקשיב לה. אני רוצה בכל זאת לנסות לשכנע אותך לפתוח את זה מחדש כדי שאני אוכל - - אחרי שאתה החלטת לא לבוא? אה, זה לא פייר, זה בעייתי, זה פעמיים לא פייר, זה גם אתה מקבל הסתייגויות שהן טובות, אז זה פעמיים לא פייר.

יש לנו יש לנו עוד חלק בחשמל שפוצל ונדון בו בוועדה, אם יש לך משהו חשוב אנחנו נשמע אותך אז.

אי אפשר לעשות את זה בלי שפותחים את ההסתייגויות אז לכן זאת הסיבה. שבגללה הגשת? לא הגשנו כי צריך הסתייגויות, היות והדיון היה פה מהיר. לא מהיר, לא מהיר, אתה לא היית, נו מה אני אעשה. אני חושב שכל חברי האופוזיציה הצביעו בעד נכון? על ההסתייגויות? לא, לא על ההסתייגויות, על החוק כן כולם אמרו כי זה חוק טוב. לא אמרנו שהוא לא טוב. אז למה הגשת הסתייגויות אם כולם מצביעים, פה אחד זה היה אז למה? הוא שואל. כי זה הזדמנות לשנות את הנוסח. איזה מה אתה רוצה לשנות בוא נשמע בנוסח של החוק? בשביל זה אני צריך את ההסתייגויות. לא עזוב את ההסתייגויות, אם יש לך משה ואתה רוצה והוא חשוב אני פה. למשל, למשל נושא שקשור לסמכויות של הוועדה הזאת, זאת הייתה הסתייגות שלנו נדמה לי מספר 5 ומספר, אותה הסתייגות זה מופיע פעמיים, מספר 5 שפה מופיע בחוק אחרי פסקת משנה (ה) יבוא, אדם המייצר חשמל ממצב אגירה ומוכר חשמל לבעל הרישיון אלא אם כן באישור השר קבע כללים, אנחנו הצענו שהכללים האלה יבואו לאישור של גם ועדת הכלכלה ולא רק השר. אה, כל דבר ועדת הכלכלה? חשבנו על זה ובאמת אמרנו שלא צריך. קודם כל שחשבתם זה אומר שזה לא רעיון הזוי. לא, לא הזוי, לא אמרתי הזוי אבל ויתרנו להם על זה, אנחנו לא רוצים לערבב את הרשויות, יש רשות מבצעת, יש רשות מחוקקת, אתה בזה שכל דבר קטן אומרים הוועדה תאשר, זה מערבב את הרשויות

אז לא כל דבר, במקרה הזה בגלל הנושא של הפרדת רשויות אז אמרנו לא תמיד צריך את הוועדה, לא היה רלוונטי לחייב את זה,

אגב עוד דבר שהצענו, הצענו דיווח לוועדת הכלכלה את היקף הפטורים. דיווח ועדת הכלכלה של מה? של היקף הפטורים שינתנו. את היקף הפטורים? מה זה? יש רישיונות לייצור חשמל, הפטורים לרישיונות לפטור את זה. בסדר, זה בדיווח השנתי של משרד האנרגיה הוא יכול לדווח לנו על הפטורים. אבל הוא לא יעשה את זה אתה יודע. צריך להכניס את זה בחוק?

יש הרבה פעמים חוקים עם דיווחים פרטניים שוועדה רוצה לעקוב,

כן לחייב בזה, אז הנה אני אומר לך, שיהיה דיון על הוועדה על האנרגיה, תביאו גם את זה. האמת היא - -חייב לדווח לוועדת הכלכלה והיא פה המון שנים. אבל אנחנו עוקבים אחרי זה.

אבל את אומרת לי לא באים לדבר. לא באים שסתם נכנס לחוק וזה, מה שכן אולי צריך לעשות שהוועדה תזמין. טוב זהו סיימנו? כי אנחנו ב- 15:15 צריכים להיות שמה. 15:30 צריך להיות. אה זה שונה ל-15:30? ככה אמרו לי. טוב אתה יושב? בוא שב. מי בעד הרוויזיה ירים את ידו? שלושה, מי נגד? חמישה. הצבעה הרוויזיה נדחתה הרוויזיה לא עברה. יש עוד רוויזיה שני רוויזיות. מי בעד הרוויזיה השנייה ירים את ידו? מי נגד? הצבעה הרוויזיה נדחתה חמישה נגד שלושה, הרוויזיה לא עברה. אז סיימנו בוא נעבור לוועדת הכנסת. הישיבה ננעלה בשעה 15:06.